יש לנו היום סדר יום עמוס בוועדת הכלכלה, נדון על עניינים בוערים מאוד וקצת רגישים.

על סדר היום: יישום הרפורמה בבנקאות והקיצוץ במסגרות האשראי. יש לנו היום גם דיונים על חקלאות והטלה, אנחנו נקפיד מאוד על התנהלות

נעלה אותה בהמשך. יכול להיות שמסקנות בנק ישראל הולכות בהלימה עם הטענה שהסעיף הזה פוגע באזרחים, אבל לא ברור איך לא נתתם נתונים למרכז המחקר והמידע.

אנחנו ניתן לבנק ישראל,

כולל יוזמי הדיון. לאחר מכן נמשיך עם גופים ונציגים נוספים. משרד האוצר, אני רוצה לשאול אתכם האם זה טריוויאלי בעיניכם לקדם סעיף של

אגב תחרות כל כך גבוהה, יש בסף הכול שלוש חברות של כרטיסי אשראי. כל השאר מסתובב סביבן, בשמות ומותגים, בפטנטים. יש 40-50 מותגים של כרטיסי אשראי,

אחת עוד נשארה בתוך בנק, ושתיים מבחוץ. אנחנו עושים מהפכה בנקאית,

בזה נסיים את הפרשה הזאת, ועכשיו לעצם העניין.

אז קודם כל, אין לנו המלצה. ברור לנו שיש שקלול תמורות בין עידוד התחרות,

ויכול להבין שאם לקוח לא מקבל בחוץ, אז כנראה שלאותם לקוחות הוא פחות יצמצם. קיבלתם תלונות על הפגיעה של חוק מסגרות כרטיסי האשראי בבנק

אז מה השינוי? מ-62 ירד ל-56. זה שהם ביצעו את ההוראה שלכם, זו לא הייתה השאלה. זו הוראה של המחוקק, זה לא הוראה של בנק ישראל.

את זה הבנו,

אמרנו להם להוריד ולקצץ והם קיצצו. אבל איפה השינוי בדברים

מהי עמדת בנק ישראל, זה פוגע או לא פוגע בחלשים? אתה מבקש ממני נתונים, אני רגע רוצה להראות עוד נתון של חברות כרטיסי האשראי. שאלת אם יש מענים, בוא נראה רגע את הנתון בחברות כרטיסי

אדוני היושב ראש, אותנו לא מעניין הלקוחות הגדולים שאולי עברו.

אלה שמסגרת אתה תהיה ראשון הדוברים, אני אתן לך עוד קצת. מכיוון שלא הייתי ראשון הדוברים,

אנחנו מדברים על מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי, לא מחירי כרטיסי האשראי. אז על איזה מחיר אתה מדבר?

אבל אין ריבית שצריך לשלם כשאני עושה קרדיט והמסגרת אף אחד לא משלם ריבית על המסגרת.

לכן מה שאני מנסה אתה לא הבנת מה שהוא אומר, זו הלוואה בתוך כרטיס האשראי. אתם שלחתם אותם לכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים לא בגלל שהכרטיס עולה כסף או שמהסגרת

אדוני, תן לנו תשובות. אל תפריעו לו. יש לנו שעתיים, תנו לנו עוד רבע שעה ואז תדברו. בבקשה. אני שוב אתחיל מהסוף בזה שלצערי אני לא יודע לבוא עם החלטה שיש לנו

לגבי כרטיסי האשראי, דיברנו על נתון ההתפלגות.

שליש הם חוץ בנקאיים ושני שליש הם בנקאיים. אני אגיד לפיקוח על הבנקים, אנחנו עובדים

אני לא יודע איפה זה התפספס. חבל שהנתון הזה של הטווחים, שזה מה שביקשנו, טווחים, התפלגויות לפי

גם לבני זוג שמרוויחים שכר מינימום,

אנחנו מדברים על כך שגם בעלי הכנסה מינימלית לא יוכלו לקבל את מסגרת האשראי של ההכנסות שלהם. היום הכל נעשה דרך כרטיס האשראי, שהוא המניע של משק

זה דבר אחד. באופן המעשי, מה שקרה ב-2017 היה תאורטי. היום אנחנו מספיק זמן יודעים מה קרה. עם הקורונה ובלי הקורונה, אנחנו יודעים שלגבי הפלח את זה צריך להגדיל את

כלומר לפתוח את התחרות באמת על ידי הקמה של חברות נוספות של אשראי. לא שאותו מונופול ימשיך לשלוח זרועות של חברות בת, כי זה לא עוזר לתחרות. הדבר

אנחנו מדברים על השכבות הכי חלשות, אלה שהמסגרת שלהם היא 5,000-7,000 ₪. בתוך שבוע-שבועיים הם כבר

חלק מהתוכנית הממשלתית למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית זה להילחם בשוק האפור והשחור. זה נתונים של בנק ישראל, אולי 1%-2% מסך האזרחים היהודים במדינה, אין להם כרטיסי אשראי. אצלנו ליותר מ-20% אין כרטיסי אשראי בכלל. על איזו תחרות אתם

הגיע הזמן שהמדינה תרצה להכניס יכול להיות שהיא לא רוצה, כמו שהיא לא רוצה לצמצם את המכוניות בכבישים. אתם נותנים הטבות מס וזורקים מאות אלפי מכוניות כל שנה לכבישים. המדינה מדברת בשני קולות. המדינה לא עשתה כהוא זה כדי להכניס שחקנים חדשים לשוק

אם לא תדברו בקול של תחרות והוזלה,

הטעות השנייה זה לאפשר בחקיקה לבנקים לבחור למי הם מקצצים ולמי לא. אנחנו כמחוקקים צריכים לדאוג לאזרח לקבל את השירות הזה. אסור היה לאפשר את

זה כדור שלג שאי אפשר לעצור אותו. מחצית מהחברה הערבית מתחת לקו העוני. אנחנו נביא נתונים. בדו"ח המשופר של המ"מ על מסגרות

מי שאין לו חנוק כל החודש, וגם אין לו אופציות. את המעט שיש לו פה אנחנו מנסים לקצץ. אני חושב שזה כיוון לא נכון. הדיון הבא שלנו צריך להיות עם נתונים יותר ברורים, עם כל הפילוחים

האלה יכולות לעשות נזק עצום למאות אלפים, אם לא נסדר את זה. יכול להיות שבאמת יהיה נכון לקבל החלטה שהיא לא רק למשך שנה בלבד, אלא לתקופה ארוכה

הדגש שמושם על קיצוץ המסגרות בעוד שהבעיות

שאלת מה קורה עם בנקאות פתוחה, למה זה נכנס לתוקף רק ביוני, זה מה שאמור

כי אם משאירים יש לנו פה תיעוד של אזרח בחל"ת, יש מאות אלפים שהיו בחל"ת, היישום הזה הוא השנה, הצמצום הכואב הזה בשנת קורונה. מאות אלפים בחל"ת. אותו

אבל המסגרות הן ללא ריבית.

תשווה לריבית שהבנק לוקח על המינוס. פועלים ולאומי לוקחים 15% על מינוס, אז זה לא נכון להשוות את זה. תראי את הנתונים, זה יותר גבוה

וזה הרווחיות שלהם. בסוף את הציבור לא רואים. אנחנו רואים את המציאות הזאת, שככל שאנחנו נצמצם את המסגרות, ואז קבענו איזשהו רף שהיה 7,500, יצמצמו את זה עכשיו פחות, אנחנו נגלה יותר ויותר אנשים שיגיעו למציאות בה הם לא יכולים לעמוד בזה. אני אגיד לך משהו, הורדתי את המסכה ואני רוצה להגיד

קודם כל אני רוצה לומר, וניסיתי להבין מי דחף נתונים מאחורי הדיון.

קודם כל, אני אומר כאן לחברי הוועדה ולך אדוני יושב הראש,

אני מציע לך, אתה מדבר

כיוון שהדרך היחידה אנחנו מפחדים,

הדרך שלנו להשיג לקוחות, בנק קטן, לא חברת אשראי מופרדת, היא רק באמצעות התהליכים האלה. אני קודם כל ביקשתי

אתה טועה, באשראי של כרטיס אשראי חוץ בנקאי ממוצע הריבית הכי גבוה שיש, והחברה שלא הופרדה בדיסקונט היא מהגבוהות ביותר.

אבל במקרה הזה אתה טועה בעובדות. הדיון על הרוב אני מזמין אותך לבקש תתמודד עם הנתונים לגבי גובה הריבית. הרוב המכריע של אותם אנשים שקוצצו להם המסגרות, אומרים להם לקחת מסגרת, לא

אבל אין לכם כנות כשזה מגיע לחלשים ביותר, אתם שוכחים אותם.

עוד לא ראיתי את הפורום לעניים. עוד לא ראיתי את הלוביסטים של העניים שידברו בשמם. אין לעניים כסף לשלם על לובי. מדובר ב-25% מהאוכלוסייה הישראלית. מיכאל, לפחות כלפיי, זה לא פייר לומר את זה כיוון ש אז למה אתה לא מתייחס ספציפית, כשיש

תודה רבה. ברי רוזנברג, בנק לאומי, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש,

מנהל רגולציה בבנק לאומי.

אני רוצה להתייחס לאמירה שנאמרה פה על דואופול. בנק לאומי הוא לא בדואופול.

לאכוף הוראה, אסור לכם לדווח על פגיעה בחלשים של שני בנקים.

בנק לאומי קיצץ כ-11,000,000,000 ₪ מלמעלה מ-500,000 לקוחות. מתוך כמה?

כמובן בלי נתונים ספציפיים של לקוח. לנו מותר להציג את הפגיעה באזרחים גם של שני בנקים. משפט אחרון, אדוני. אני רק אגיד לגבי

כי אני פשוט סיימתי לפני שעה את הבקשה

שלרגל הכנת הבקשה שמשתרעת על פני כעשרה עמודים,

אחד, לפי הנתונים שלנו 50% מהלקוחות שהולכים לבקש כרטיס נוסף לא מקבלים אותו מכל מיני סיבות. השני, בגלל שמנגנון 5,000 ₪ לא עודכן ולא נקבע מנגנון לעדכן אותו, זה נשאר אותו סכום היום בשנת 2021,

קיבלנו באותו חודש 10,100 פניות למוקד הטלפוני שלנו בלבד,

לקוחות שאמרו לנו "למה אתם עושים לי את זה? אני לקוח טוב, אני לא חייב לכם כסף,

למה אתם פוגעים בי?". לצערנו, אנחנו פוגעים בכולם. פוגעים

בשנה הבאה 461,000 לקוחות ייפגעו, ייחסמו משימוש בכרטיס שלושה חודשים בשנה.

אנחנו מבקשים שהמספר עליו דיברנו בשנה שעברה 7,500 ₪,

אם אנחנו רוצים להקל על לקוחות ולאפשר להם לחיות כמו

לא יצרתם אוטומטיות כדי שזה שנפגע יוכל לקבל את זה בחברות חיצוניות,

עסקים בכלל לא יכולים לקבל, וזה הנתונים שלנו.

העובדה שכמו שקראנו, הבנקים מפחידים לקוחות שאם יהיה להם כרטיס אשראי חוץ בנקאי לא

אנחנו כבולים תחת החוק מלהוציא מידע על שני בנקים.

אתם אוכפים סעיף שנועד לשני בנקים אבל הסעיף הוא מאוד פשוט לאכיפה. הוא אומר לחשב 50%

יובל, אתה רוצה להגיד משפט לסיום?

אנחנו מסכמים. הוועדה תומכת בקידום ועידוד התחרות בבנקאות, עשתה ותעשה כל שביכולתה כדי לקדם את התחרות. בסוגריים, הרבה בלופים בתחרות, מעט תנועה בין בנקים

הרבה בלופים בכרטיסי אשראי. נניח שהוצאתם מהבנקים שתי חברות כרטיסי אשראי, ואחת עוד לא הוצאתם. כל כרטיסי האשראי בישראל עכשיו מדלגים בין שלוש חברות. זאת תחרות? שלוש חברות? כבר בנקים יש יותר. איך קרה שיש רק שלוש חברות כרטיסי אשראי בישראל? זו תחרות? זה לא פוטנציאל לקרטל? זה לא פוטנציאל בפני עצמו לניצול האזרחים? יחד עם זאת, הוועדה סבורה שקידום תחרות צריך להוביל להורדת מחירים. וודאי שלא להוביל לכך שאזרחים מהשכובות החלשות בחברה יידרשו לשלם יותר על אשראי והלוואות שלוקחים בכרטיסים חוץ בנקאיים. ודאי שלא יוביל לכך שכשהם פונים לחברות החוץ בנקאיות כעסקים או כמוחלשים, או כאנשים בחל"ת ויקבלו סירוב לפתוח כרטיס אשראי חוץ בנקאי. הוועדה דורשת ממשרד האוצר לסיים לגבש את עמדתו בדחיפות ולהביא לאישור הוועדה צו בנושא שינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות אשראי, לפי סעיף 9 לחוק, עד ליום 10.01.2022, ולהביא אותו לשנתיים, לגמור את הסיפור הזה בפעם אחת. בין אם זה 7,500 או 10,000 כדי שלא יהיו חסימות של הוצאות. צריך לשמור על הפתרונות הקודמים, אולי לשפר אותם לסכום של 10,000 ₪ כפי שהוצע פה על ידי כמה גופים. הוועדה מבקשת ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לבחון את הנתונים שנמסרו רק היום מבנק ישראל בנושא מסגרות האשראי, וגם העובדה שהבנקים הואילו לתת לא באופן ישיר למ"מ את הנתונים, ולהביא לוועדה מסמך מעודכן בתוך אותם עשרה ימים, כדי שנוכל להתייחס. בתוך המסמך הזה מבקשים מהמ"מ גם למקד מאמץ והתבוננות ספציפית, מה קורה בעולם כרטיסי האשראי החוץ בנקאי בחברה הערבית, בחברה החרדית ובקבוצות המוחלשות ביותר באשכולות אחד עד ארבע וכולי. הוועדה תקצה מועד מיוחד לדיון כללי ביישום הרפורמה על הצלחותיה, חסרונותיה ואתגריה, ותיתן מבט כולל על הרפורמה בבנקאות. הישיבה ננעלה, תודה רבה.

11:10.